אני פותח את הישיבה, המשך העסקתן של אוכלוסיות ייעודיות בנמל אשדוד. הכוונה להעסקתם של 26 עובדים, בני העדה האתיופית ונשים ובני מיעוטים. עובדים אלה נמצאים באי ודאות תעסוקתית מכיוון שאת הקביעות הם אמורים לקבל בדצמבר 21' לאחר ארבע שנות עבודה. העובדים האלה עזבו בזמנו מקומות עבודה, חלקם, וכרגע עתיד להיחתם הסכם שהם לא בתוך ההסכם הזה. לצערי הרב לא התקדם כלום מהישיבה הקודמת. אני אומר לכם חד משמעית שאני לא אוותר בעניין הזה.

דבר שני, אני דיברתי עם השרה, היא מתחמקת קצת ממני, היא אמרה שמנכ"ל משרד התחבורה יעלה בזום. אני ביקשתי ממנה לא לחתום על ההסכם עם נמל אשדוד בלי שה-26 האלה בפנים,

אני אומר לך את האמת, אם היא תחתום אז היא במלחמת עולם איתי. אין, לא תהיה חתימה, כל עובדי הנמל ייפגעו אם ה-26 האלה לא בפנים. אני לא מקבל את הטענה שהיה איזה שהוא הסכם לפני חצי שנה, אז מה קרה? אז עושים תיקון קטן להסכם, עוד לא נחתם ההסכם.

מבחינתי זו ישיבה קצרה. זה שהמנכ"ל סירב להופיע זה מדאיג אותי, מה הבעיה הייתה להופיע ולהגיד שהם לא יחתמו עד שיאושר העניין הזה?

אני לא מקבל את זה, זה עניין חברתי ממדרגה ראשונה, זה לא משפיע על נמל אשדוד, זה בשוליים מבחינה תקציבית. כל העניין הזה שהאוצר מבלבל את המוח על כל מיני דברים, אלה שטויות במיץ עגבניות. אז אני לא מקבל את זה. אני יודע שזה לא קשור לנמל, זה קשור לאוצר, לכן אני לא בא אליכם בטענות, אבל משרד התחבורה לא יחתום על ההסכם, צריך להפעיל לחץ.

ביקשתם אותי להגיע? כי הייתי גם בוועדה הקודמת. אתה זה שמחליט להוסיף את האתיופים או לא? אם זה אתה אז דבר, אם לא - - - אני תומר, אני הייתי גם בוועדה הקודמת. הוא היה בדיון הקודם, אבל אמרו שגם עכשיו אוהד - - - תשמע טוב. אני לא יודע אם שמעת מה שאמרתי קודם. אנחנו נדרוש ממשרד התחבורה לא לחתום על הסכם עם הנמל בלי ה-26 עולי אתיופיה שייכנסו לתוך ההסכם.

אם אתם תטענו שבגלל זה אני דופק את כל עובדי הנמל אז שיהיה ככה. אני אומר לכם את האמת. תאמינו לי שיש לי את היכולת הפוליטית למנוע מהשרה לחתום על ההסכם,

על המאבק הזה. נתתי לכם שלושה חודשים, ישבתי בשקט כדי שהנושאים ייפתרו בצורה פשוטה, בהסכמה. כנראה שהאוצר, אני לא יודע מה עומד לו בראש, ה-26 האלה לא משפיעים, לא על ההסכם הקיבוצי הזה, לא על הנמל, לא תקציבית, לא כלום.

למה לפגוע באוכלוסייה מוחלשת?

אני לא מבין את זה. אין לכם קצת דברים בלב שלא הכול זה סעיפים תקציביים? מה גם שהנמל מסכים. אז מה הבעיה? תנו אתם גם הסכמה, תעשו תיקון קטן להסכם ונגמר העניין. היום אני במקרה נפגש עם שר האוצר, אני גם אדבר איתו על זה. לא יהיה דבר כזה, ההסכם הזה לא ייחתם, ואם צריך, אם בטעות הוא ייחתם אנחנו נלך לבית הדין לעבודה, הוועדה תלך, אנחנו נלך, אנחנו נבקש מהיועצת המשפטית להכין בקשה לבית המשפט על העניין הזה של ההסכם. אני אומר לכם את האמת. אז בשביל מה אתם נכנסים איתנו לפינה שאף אחד לא ייצא ממנה טוב? לא אני ולא אתם.

אין בעיה. לא, הנושא מאוד ברור, גם כשהצגתם אותו פעם שעברה בוועדה וגם העובדים מציגים אותו, הוא תחת ההסתדרות, שגם מייצגת את העמדה הזאת והעמדה הזאת מאוד ברורה. מאז הוועדה הקודמת ועד היום היו הרבה מאוד שעות של משא ומתן וזה אחד מהנושאים שגם ייפתרו במסגרת המשא ומתן, וכמו שגם צד משרד התחבורה לא חייב לחתום גם ההסתדרות לא חייבת לחתום על אף הסכם שלא תהיה עליו הסכמה וזה בסדר גמור.

אני אומר לך את האמת, בסדר, אני אדבר עם שר האוצר, האם אתם רוצים שאנחנו נוציא הודעות לתקשורת בעניין הזה, שבגלל 26 עולי אתיופיה שאתם לא מוכנים שייכנסו להסכם אתם מונעים חתימה? אתם מונעים את חתימת ההסכם. זהו. אני מבקש ביום רביעי ישיבת המשך, עד יום רביעי שייתנו תשובה, גם משרד התחבורה וגם משרד האוצר בעניין הזה. נתתי להם זמן, כנראה שישבתי בשקט וזה גם כן לא טוב.

כן, המנכ"ל. מה איתכם? בוקר טוב. מאז הישיבה האחרונה התקיימו שלוש או ארבע פגישות על מנת לקדם את ההסכם. מאוד חשוב שנבין, נמל אשדוד מקדם

באשר הן ובטח את האוכלוסיות שאנחנו מדברים עליהן.

אין לנו פה שום אי שביעות, אני גם אמרתי את זה בפעם שעברה. כן,

יחד עם זאת מאוד חשוב שנבין את האתגר שעומד בפני הנמל, זו התחרות. בסופו של דבר האחריות שלי לשמור על 1,400 עובדים. ההסכם טומן בחובו את הדבר המשמעותי של לעודד פרישה מוקדמת, גם האוצר בא בגישה מאוד חיובית על מנת לעודד את הפרישה המוקדמת וכולי תקווה שסביב העידוד הזה נוכל להשאיר את האנשים שאנחנו רוצים, את הצעירים ואת הטובים, ולעודד את ה - - - בעיקרון אתם מסכימים לתקן את ההסכם ולהכניס אותם?

הכול מותנה בכמה יצליחו הוועדים, כי הכדור פה לא חונה רק אצל האוצר, כי אם לא תהיה פרישה מוקדמת, המשמעות היא שאנחנו נהיה במצב ש - - - בסדר,

אני לא נכנס ל - - - לא, אבל בפעם שעברה, כבוד היושב ראש, ההבנה שלך שבעצם הכדור נמצא בין הוועדים שצריכים לעודד פרישה מוקדמת. ככל שנצליח לעודד פרישה מוקדמת נוכל לה - - - אין בעיה, מסכים איתך. לפרישה מוקדמת יש לכם מספר, נכון? אנחנו מדברים על - - - אז הם יהיו בתוך המספר הכללי שממנו יש פרישה מוקדמת. לכן אין ויכוח, לכן מה שאני מציע, לאור העובדה שאנחנו בשיאו של ההסכם, כולי תקווה שבשבועות הקרובים אנחנו נהיה אנשי בשורה ולכן, ברשותך, הדבר הכי טוב לעשות, להזמין אותי שוב, אני אגיע לפה פיזית,

אנחנו עושים ביום רביעי. אתה לא חייב לבוא, ביום רביעי אתה מספיק בזום.

זה אירוע מספיק חשוב שנעצור את הדברים בשגרה ונפנה את הזמן. אני חושב שבעוד חודשיים-שלושה לבוא ולהזמין ולעשות על זה בדיקת מעקב.

עוד חודשיים-שלושה אולי יהיו בחירות, אני חייב לסיים את זה. אחר כך בבחירות אני לא יכול להתכנס. ועד העובדים, אני מבקש עד יום רביעי הסכמה של הוועדים

שהתוספת של ה-26 איש לא תפגע במה שהמנכ"ל אומר, בסדר? גם עליכם יש איזה שהיא חובה.

קודם כל תודה רבה שזימנתם אותנו. לא מדובר על 26, מדובר על 31. ראוי מאוד לציין כי יש עוד חמישה עובדים שחלק מהם - - - בסדר, אז יהיה 31. אז חשוב מאוד לציין 31 עובדים. זה גם עולי אתיופיה? לא, בני מיעוטים ונשים. אוקיי, שיהיה. אני ועדת העלייה, אני לא קשור לבני מיעוטים.

זה ועדה אחרת אם אתם רוצים, אני דואג לעולי אתיופיה. קודם כל מאוד מאוד שמחתי לשמוע את מה שאמרת, לגבי מקסימום לפנות לבית הדין הארצי לעבודה, כי באמת מדובר בסך הכול בקבוצה מאוד מאוד קטנה של עובדים שבסוף - - - בסדר, אנחנו לא נעשה לכם את העבודה.

אישור של הוועד, תדאג לזה עד יום רביעי, מה שהמנכ"ל אומר, שזה לא יפגע במכלול. עצם זה שמוסיפים עוד 26 עובדים לסך הכול זה לא פוגע בהתחייבות שלכם לפרישה מוקדמת. את זה אנחנו צריכים לקבל,

זה הצד שלכם. יש לנו פה הסכמה של ה - - - אני רוצה להגיד,

לא, לא צריך, שמענו אתכם בפעם שעברה. יש לנו פה הסכמה של החברה לקבל את העובדים האלה להסכם, אנחנו צריכים רק הסכמה של האוצר ומשרד התחבורה,

כבוד היושב ראש, הייתי רוצה לחדד משהו, משהו חשוב.

עזוב. אתם רוצים לחזור על מה שכבר שמענו, אין צורך בזה. אני רוצה לומר רק עוד דבר אחד, בוא לא נשכח שלגבי האוכלוסייה הזאת יש חוק ובואו לא נשכח עוד דבר, הכי חשוב, שאנחנו נשארים חברה ממשלתית. לא, החוק לא קובע פה, אתה יודע למה? כי אפשר לקלוט 26 אחרים מיד אחרי שההסכם ייחתם ואז הם עומדים בתנאי החוק.

זה לא פותר להם את הבעיה ל-26 הספציפיים האלה. הם יעמדו בתנאי החוק אם הם יפטרו אותם ויקלטו אחרי ההסכם,

כי ההסכם לא מדבר על כל שנה, אם הם עומדים עכשיו אז עומדים עכשיו, החוק לא קובע פה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיד משהו? בבקשה. בוקר טוב. קודם כל אני באמת מודה לך, אדוני היושב ראש, זה לא מובן מאליו שאתה כמעט שבוע אחרי שבוע עוסק בנושאים של העלייה של יוצאי אתיופיה בפרט

מסיר בפניך את הכובע, אדוני. דבר נוסף, המשפט שאומר, מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר לחלשים. זה בדיוק מה שקורה באוצר. באוצר מוותרים במיליוני ובמאות מיליוני שקלים לוועדים ולכל מיני אנשים, כולל תספורות של כל מיני אנשים ודווקא בעובדים החלשים האוצר החליט שהוא עומד על הדקויות.

אולי האוצר מפחד שאם יפתחו את ההסכם יהיו להם צרות אחרות,

גם נשיא המדינה, האוצר, כל השרים, עשו סיבוב על האנשים האלה,

מסיבות עיתונאים, כאילו הם איזה דוגמניות שנחתו מהחלל והצטלמו איתם לשער לחדשות, הנה קלטנו את האתיופים, את הבדואים, את הנשים, תראו איזה יופי, נכנסו לנמל.

אתם מסכימים איתי? כך היה, כך שיווקו את זה כאילו עכשיו נחתם שלום בעולם.

עכשיו כשהם באים לצאת, בושה, ואני בקשר יום יומי עם הוועד - - - לא, אבל אתה טועה. אתה שומע את המנכ"ל.

אני מגיע אליהם, אני נפגשתי גם - - - המנכ"ל בעד להכניס אותם, אין בעיה.

נפגשתי עם מנכ"ל החברות הממשלתיות וגם שיגרתי מכתב, גם לאוצר וגם למשרד התחבורה, כאילו בעניין הזה כמעט שלא אני ממש שמח לשמוע על הגישה שלכם, שזה מה שצריך להיות, חוץ מזה שאתם קולטים עובדים מצוינים שהם עובדים בתוך המערכת. אני כבר קיימתי פגישה עם עורך דין, הייתי ממש צעד לפני הגשת עתירה לבית משפט בשיחה עם בני המשפחות של העובדים, באישורם, בהסכמתם. אני מאוד שמח למה שאתה עושה כרגע, הוועדה, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, גם בגישה, גם במיליטנטיות וגם בתוכן של הדברים. הנושא הזה הוא לבושתנו ש - - - לא, אני חיכיתי בסבלנות,

לבוא, לעשות הסכם, להכניס את האנשים האלה לנמל אשדוד. כל נמל הוא של האזרחים והעובדים צריכים לשמור על

אני אהיה קצר, אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לחדד לאוצר שמאחורי המילים שלך עומדים כלל חברי הוועדה. היו לי שיחות מאחורי הקלעים ובפרוזדורים, אנחנו מגבים כל מילה של יושב ראש הוועדה, אנחנו נלך איתך על הסיפור הזה עד הסוף וזה מה שהיה חשוב לי להגיד. הוא לא אומר את זה בשמו, הוא אומר את זה בשם כלל חברי הוועדה ודיברתי עם רוב חברי הוועדה לפני הישיבה וזה חשוב, אני חושב שיש פה אמירה ואנחנו מברכים אותך. תודה. אוקיי, ישיבה ביום רביעי בבוקר, נשמע את האנשים. עד אז אני כבר אתפוס את שרת התחבורה, המתחמקת אני קורא לה. פתאום היא לא עונה לטלפון והמנכ"ל לא רוצה להופיע. המנכ"ל היום בבוקר ביטל. בושה. אני חייב להגיד משהו בעניין השרה, כבוד היושב ראש ביטן.

שהשרה פועלת לעזור לכל העניין הזה.

למה המנכ"ל של המשרד לא יכול לבוא ולהצהיר שלא יהיה הסכם ושהם ידאגו לתקן אותו

למה הוא לא עושה את זה? אני לא יודע מה קרה, אולי קרה איזה משהו.

אל תגן עליה, יש לזה סיבה. תאמין לי, אני חבר שלה הרבה יותר ממך ואני אומר לך שפה היא אמרה לי: אין בעיה, המנכ"ל יופיע והוא יגיד את זה,

על זה אין ויכוח. בעתירה אני צריך לבדוק אם אני כנציג ממשלה יכול להצטרף לעתירה. אני איתך בעניין הזה.

לא צריך עתירה, זה ייפתר לפני, תאמין לי. בסדר, נפתור, אבל אם כן אנחנו שם, כולנו. כבוד היושב ראש, אפשר להגיד מילה או שתיים? יש פשוט נקודה שהיא לא מובנת. הוא הגיע מאשדוד, בבוקר. אבל שמענו אותו בפעם שעברה. אני הגעתי במיוחד באמת כדי להגיד את הדברים שיש לי. קודם כל יש נקודה פה שהיא לא מובנת. הנקודה היא שמתנים כרגע את הכניסה שלנו לתנאים של העובדים לקביעות ולכל הרפורמה ראש בראש, זה אומר אחד פורש

זה גם עדיין נתון להחלטה של הנמל, כביכול אנחנו עדיין נשארים בחוץ.

לא, זה יתוקן בהסכם. מה שהמנכ"ל אמר, לא הבנת - - - מה שאנחנו היינו רוצים לראות - - - מה שהוא אמר, שאם תהיה התחייבות כללית אז הוא יקלוט את כולם. הוא מבחינתו מעניין אותו רק התוצאה הסופית, זאת אומרת צריכים חלק לפרוש וזה לא בא אחד תמורת אחד, אלא אתם נכנסים למכלול - - אנחנו עדיין בתנאי. - - שאם יפרשו מספיק אנשים הכול בסדר. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אתה לא מבין? יש פה משחק הרבה יותר גדול שאתם רק שחקנים קטנים כדי להשלים את התמונה.

אנחנו היינו רוצים להיות חלק מההסכם בלי להתנות שום דבר, כי זה מה שהיה עד היום לכל עובדי הנמל וזה משהו שדווקא אצלנו מתחיל וזה לא נראה טוב. בסדר, אם הוועד יתחייב, לא משנה אם אתם נכנסים או לא, שהוא נשאר בהתחייבות שלו להוציא, אני לא יודע כמה, אני לא יודע את המספר, כמה שה-X, אז מנכ"ל הנמל לא יתנגד לזה שכולכם תיכנסו בלי אחד תמורת אחד, בגלל שתהיה התחייבות שההסכם לא משתנה לגבי מספר הפורשים. אמרתי נכון?

טוב, הישיבה נעולה, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 09:52.